התכנסנו כאן לדיון בנושא ביטול והצבעה על סעיף 7ד להצעת חוק הגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7),

לעניין תנאים לייצור ולשיווק של מוצר טבק בטעמים.

שעניינו תנאים לייצור ולשיווק של מוצר עישון בטעמים, נדון בישיבה הקודמת של

לכן אני קודם כול, לפני הכול, מעלה להצבעה. מחליטים לא לאשר את סעיף 7ד, דהיינו לא לכלול אותו בנוסח הצעת החוק שאני אניח על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אדוני, אני אצביע בעד כמובן. אני עושה את זה תוך מחאה. בבקשה תגיד את המחאה אחרי ההצבעה. חבר הכנסת יהודה גליק מצביע במקום חברת הכנסת נורית קורן. אני מצטרף למחאתו של דב חנין. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים, אין ההצעה שלא לכלול את סעיף 7ד בהצעת החוק נתקבלה. קודם כול אישרנו.

הצעת החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד? ירים את ידו.

אין נמנעים, אין הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018 נתקבלה.

ברשותכם, אני רוצה לומר שתי נקודות.

אני מודה למשרד הבריאות על העבודה שלו, וגם על העובדה שמשרד הבריאות עזר לנו בעניין הזה. אני רוצה שתבינו נושא הטעמים הוא נושא חשוב ואמיתי בעניין הזה, אולם עקב הסיטואציה הפוליטית ולוחות הזמנים אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפיל את כל הצעת החוק בגלל העניין החשוב הזה, והוא חשוב מאוד, עניין הטעמים. בעזרת השם בקדנציה הבאה, אני מקווה שיהיה כאן הרוב והיכולת להוביל את הטיפול בזה. זו נקודה אחת שאני מבקש להעלות. נושא נוסף, ואני מבקש שהוא יופיע גם בנאום שלי, אני רוצה להבהיר אותו לפני שאני נוגע בוועדת השרים: ראו, בדיון הקודם ביקשה חברתי, חברת הכנסת לאה פדידה, לכלול את עניין ההפניה לגמילה. אני אומר לכם, חברותיי וחבריי, שכמובן אף אחד מאתנו לא יכול שלא לתמוך בבקשה כזו, וכולנו תמכנו בה בצורה מכובדת. אני רוצה להבהיר: אינני יודע מה באמת כוחה של האמירה שלי, אבל ראוי וחשוב לי לומר אותה. אני רוצה לומר מה היא כוונת המחוקק. כוונת המחוקק בעניין הזה היא באמת שמי שרואה את הכתוב הזה אולי יתעורר אצלו הרצון ללכת לגמילה. אבל אין המשמעות שכאשר קבוצה מסוימת תתארגן בבוא העת,

לתביעה ייצוגית,

מאן דהוא מעשן ירצה לתבוע תביעה או לומר אמירה שלא יוכלו החברות או גופים כלשהם להיתלות במשפט הזה כמשפט שאפשר להתחבא מאחוריו. אני רוצה להבהיר את זה בצורה ברורה מאוד. אני אומר את זה לחבריי חברי הכנסת. הכוונה שלנו כאן היא שההפניה היא בכוונת אמת של המחוקק שרוצה לעורר את המעשנים, שאומר להם: עורו, עורו מעשנים, והנה מי שירצה יוכל ללכת לגמילה. אבל אין כוונתי להגן או להמעיט או לתת לגיטימציה למאן דהוא שיטען שממילא האזהרה הזאת מונחת וזה כאילו - - - זו רק הפניה.

לא מעבר לכך.

חשוב לי שהדברים האלה ייאמרו. דבר נוסף, אני רוצה להודות לסגן השר, על העובדה שהוא לקח על עצמו לדבר עם שרת המשפטים ובעצם אנחנו לא נידרש להחזיר את הצעת החוק לוועדת השרים. מבחינתנו הצעת החוק עולה לאלתר לקריאה השנייה והשלישית, בעזרת השם.

אני רוצה לומר לכם: אני לא רגוע עד שאני לא קורא את התוצאה הסופית במליאת הכנסת.

אנחנו כבר אחרי זה, כפי שאומרים,

אנחנו אחרי. במה שתלוי בי, בי נשבעתי שמי שינסה לעצור אותנו מלהעביר את הצעת החוק הזאת, אני אומר לכם, בי נשבעתי, 8,000 איש שמתים בכל שנה עומדים כאן. לא אוותר, וזאת תהיה המלחמה הכי גדולה שניהלתי בחיי הפוליטיים. אני אומר את זה בצורה ברורה מאוד. יש ועדת הסכמות. הדברים האלה יובאו בהסכמה פה אחד. אני אומר את זה בצורה ברורה מאוד. ועדת ההסכמות תהיה ביום שני. אולי נוכל להעביר את זה לפני כן. לא צריך את ועדת ההסכמות.

בוועדת ההסכמות מספיק אחד שלא מסכים,

אם זה יבוא להצבעה מחר אפשר גם לפני ועדת ההסכמות. אני יודע את מה שאני אומר. אל תתבלבל, לא גיליתי את סודות האטום. זה פוליטיקה שידועה לכולנו. זה גם נתון לפתחך. כאן אגיע עד ראש הממשלה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה והחלטית. אני איתך לגמרי בעניין הזה, אתה יודע את זה. קודם כול, אני רוצה להודות לך, יהודה גליק, מעומק הלב, שבלעדיך הצעת החוק הזאת לא היה מונחת.

אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה וחד-משמעית. זכות גדולה נפלה בחלקך, אדוני. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה לומר, לשותפים שלי בוועדה, ובעיקר לך,

חנין חברי, על הדבקות ועל העבודה המאומצת שלך. אני רוצה להודות לך,

על עבודה פנטסטית. באמת יישר כוח. זה חוק לא פשוט ועשינו יחד כמה וכמה חוקים חשובים. זה אחד החוקים היותר מורכבים, עם לחצים שלא היו כדוגמתם, וכבר עברתי לחצים של בנקאים, של חברות גז, של יבואנים. אני לא חושב שיש בבית הזה מישהו שהוביל רפורמות מול כל העולם ובניו ואתה בכנסת כיועץ משפטי בוועדה הזאת היית שותף אני מרשה לעצמי לומר על עצמי בעניין הזה, ושלא ייתפס כיוהרה, אבל באמת הוועדה בארבע השנים האחרונות ניהלה מאבקים מול הכוחות האיתנים הכי גדולים במשק הישראלי, ללא מורא וללא שום מצמוץ. גם הצעת החוק הזאת היא עוד יותר מסודרת וטובה מן ההצעה שהונחה על שולחננו. נכנס כרגע חברי חאג' יחיא, שגם לו צריך לומר מילה טובה, שהוא היה עקבי אחרי המשפט שהוא ציטט מן הקוראן.

חשוב שהדברים האלה ייאמרו. אני רוצה להודות לכל הגופים החוץ פרלמנטריים. אתה יכול להוסיף גם את בן מפלגתך.

אני רוצה להודות גם לאיל בן ראובן, שהצלחנו למרות הכול להפוך את הצעת החוק שלו לחוק חי. אני רוצה להודות לכל הגופים החוץ פרלמנטריים שנתנו עבודה, שמסייעים,

שבי גטניו על העבודה. גם כשאני לא מסכים אתך, ואתה לפעמים באקסטרים, איך אומרים: ממלא את עצמך בהליום ועף על עצמך, גם ברגעים האלה אני יכול לומר לך מילה טובה. באמת זה מכל הלב. אני יודע את הדבקות שלך ואת החשיבות שאתה רואה במאבק בעניין הזה. אבל לא רק אתה, גם גופים נוספים. ולכם במשרד הבריאות, במשרד המשפטים ולכל מי שהיה שותף למלאכה. ולך אחרונה חביבה, גברתי מנהלת הוועדה, ולכל הצוות שלכם, שנתן את כל כולו למען העניין, כמו תמיד.

ראשית, כמובן אני מצטרף לכל התודות שלך, בראש ובראשונה לצוות הוועדה, איתי ולאה, שעשיתם פה עבודה מופלאה, וכמובן גם לשותפים:

תמר זנדברג, עבד אל חכים חאג' יחיא, מיקי רוזנטל, איל בן ראובן, יעל גרמן וכל מי שהיו שותפים. אני מוכרח לומר שמעל לכולם, לימדת אותי פרק, קודם כול בדמוקרטיה. לא היה פה גורם אחד שביקש זכות דיבור, בשום שלב, גם כאלה שהיינו צריכים לבלוע הרבה רוק

גם כאלה שהטיסו אותם מחוץ לארץ כדי לבקש שידליקו משואה על כך שכל מאווייהם הם להציל את העולם כשבאותו זמן הם מייצרים תעשיית מוות.

הסובלנות שלך והסבלנות שלך והפוליטיקה שלך, שידעת איפה לעצור, איפה למתוח את החבל ואיפה לא למתוח את החבל, אני מוכרח לומר לך, איתן אני לא יודע עוד כמה זמן אהיה בפוליטיקה היית עבורי מורה דרך. יהודה, לא מסכמים עדיין. כן מסכמים. את החוק הזה מסכמים. הבנתי, אבל אתה במצב רוח. החוק הזה הוא חוק גדול, הוא חוק שמביא הרבה גאווה לכנסת וצריך להיות גאים בו. אני שמח שזכיתי להיות שותף. אני מוכרח לומר שהיית מורה דרך. בשום שלב לא לקחת שום שיקולים שלא היו לחלוטין ענייניים או שהיו אינטרסנטיים. היית לחלוטין ממוקד מטרה. ידעת מה אפשר ומה אי אפשר. אני מודה לך מאוד מאוד על המנהיגות שגילית. תודה, יקירי. תודה לך, אדוני היושב-ראש, חברי איתן כבל. אני מצטרף לדברים של שניכם. אני רוצה לומר לכם שהייתה לי הזכות להיות שותף אתכם, בין מובילי ויוזמי הצעת החוק הזו, ולהיות שותף אתכם במלחמה לאורך כל הדרך. החוק הזה הוא חוק שמציל חיים. אנחנו עושים דברים טובים בכנסת, אנחנו עושים דברים רעים בכנסת, אבל מעטים המקרים שבהם אנחנו יכולים להגיד לעצמנו:

מצילים חיים של בני אדם. יהיו בני אדם

ולא ימותו ולא יחלו בזכות חקיקה שהכנסת מאמצת, בשבוע הבא אני מקווה, אולי אפילו מחר. זה מהלך היסטורי, זה מהלך חשוב. הוא קרה בשיתוף פעולה מדהים של כל האנשים שנמצאים פה מסביב לשולחן. באמת תודה לכם אנשי משרד הבריאות, אנשי החברה האזרחית, באמת כל הכבוד, אנשי משרד המשפטים.

מצטרף בתודה מיוחדת לשניכם, חבריי, אחיי גיבורי התהילה. יהודה, אתה ברגע קריטי שמת את כובד משקלך ואמרת שלא תהיה קואליציה ולא תהיה ממשלה אם החוק הזה לא יעבור. אם זה לא היה קורה לא היינו מתחילים בכלל בתהליך הזה. הבחילות של תחילת ההיריון. כל הכבוד לך. איתן, אני מצטרף לכל מילה שיהודה אמר בעניין הזה. אני אומר את זה בצורה הכי אובייקטיבית. החוק הזה היה סופר מסובך. המכשולים הפוליטיים והאחרים שעמדו בפניו היו ברגעים מסוימים בלתי אפשריים. בתבונה באמת יוצאת דופן, עם הרבה סבלנות ועם רוח טובה ואופטימיות, שלא איבדת בשום שלב של התהליך, הובלת את התהליך הזה.

יש אנשים שיהיו חייבים לך את חייהם. זה דבר

אתה מרגש אותי, אני מוכרח לומר. מאוד מאוד משמעותי. אני חייב להגיד מילה אחת של ביקורת על ועדת הכנסת, שלא אפשרה את הדיון בנושא החדש,

ולשחרר לנו את הפלונטר הזה של הטעמים. בעצם נאלצנו לוותר על זה כי פשוט ועדת הכנסת תקעה אותנו. ונאלצנו לוותר גם על העיתונות הכתובה. כפי שנאלצנו לוותר על עוד דברים לאורך הדרך. אבל אני מקווה שבכנסת הבאה, מה שצריך יהיה לתקן יתוקן ואנחנו נעשה באמת באמת היסטוריה,

כל הכבוד ותודה רבה. תודה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כבוד היושב-ראש, זה הצעת חוק שאנחנו הובלנו מהתחלה. אני אומר פה אולי מילת ביקורת קלה על משרד הבריאות, שהוא היה צריך להוביל מזמן דברים שנכנסו להצעת החוק הזאת. אני שמח שהם נכנסו לתוך הצעת החוק הזאת, אבל כאשר הצעת החוק באה במתכונת מסוימת כעת היא כבר בהיקף גדול יותר וממצה יותר את התופעה הזו והיא תוקפת את הבעיות הקיימות. אצלנו אומרים שלא מזכירים לבעל תשובה את עברו. אנחנו שמחים שבסוף הם הצטרפו אלינו. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): הוסיפו להצעת החוק הזאת דברים שהייתה להם היכולת והסמכות יותר ממה שיש לנו, לא רק כחברי כנסת אלא חלק גדול מאיתנו הם חברי כנסת מן האופוזיציה. גם התרומה שלך,

בזה שהתעקשת והכרזת על מרד מסוים בזמנו, זה גם עזר. אבל יש דברים, למשל הבאתם את עניין מוצרי הטבק בטעמים. אני לא יודע מי מאיתנו ימשיך בקדנציה הבאה. אני כנראה אהיה פה לפי הנתונים כי פריימריז עברתי כבר והמקום שלי,

חכה, בואו נראה אם תלכו ביחד. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אנחנו נלך ביחד,

בכל מקרה אני אהיה פה, בעזרת השם. רציתי להגיד שהחוק הזה יתרום רבות לבריאות של האנשים. ייקח זמן לאוכלוסייה עד שתתחיל להתרגל לזה, כי יש סעיפים שהם לא רק פרסום, אבל בסופו של דבר יש דברים אחרים שצריך לתקן. בקדנציה הבאה תהיה עוד משימה ואני מקווה ששיתוף הפעולה עם משרד הבריאות ימשיך, לפחות בדברים שאתם יזמתם, בעניין מוצרי הטבק בטעמים וכן הלאה. אולי אזום את זה כהצעת חוק נוספת שתתקן ואז נקבל את התמיכה שלכם. בכל מקרה,

כי אני מקווה שזה יגיע למליאה, רשות דיבור. בשם מרצ הוגשו בקשות לרשות דיבור? לרשות דיבור לא. איתי, תרשום גם את מרצ, מי שירצה שם. עיסאווי פריג', ברגע זה אתה יכול לדבר רק בשם עצמך. אגיש בקשה מסודרת עם חתימות. אין בעיה. אמרתי: ברגע זה. כאשר תגיש את הבקשה עם החתימות - - - אני מבקש רשות

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת תודה שנתת לי לדבר, לומר: לא הייתי שותף להצעת החוק ולא הייתי פה בדיונים אבל ברור לי שזה חוק מציל חיים. כל הדברים הגדולים והטובים שעשית פה בוועדה במשך כל הקדנציה הזאת, האישיות שלך, ההתנהלות שלך, היכולת שלך באמת לחבר בין הדבקים ובסופו של דבר להביא לתוצאות הנכונות והטובות לעם ישראל כולו לא תסולה בפז. אני חושב שאתה אדם נדיר. מותר לי להגיד מה שאני רוצה.

אתה אדם נדיר. אני אומר מקצת שבחו בפניו. אתה פשוט אישיות יוצאת מן הכלל. מפה אני קורא לכל מצביעי מפלגת העבודה: דעו שיש לכם פה אדם משכמו ומעלה ושלא תעזו להפסיד אותו בצמרת הגבוהה של מפלגת העבודה

תודה יקירי, תודה אחי. העוזר הזה רוצה לבקש רשות דיבור במליאה בשם חבר הכנסת איל בן ראובן. אני מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת. קודם כול, ברכות. הייתה פה תקלה, שלא הוציאו אותך היום ... כל מערכה היא מלאכת כלים שלובים ולכל מערכה יש גם גנרל. המערכה המוצלחת הזאת יש לה את כל הכלים השלובים שציינתם: יהודה, דב ואחרים שלא נמצאים פה, אבל הגנרל הוא איתן, שניהל פה מערכה שהיא באמת אחת הקשות. לא סתם בחרנו את הדיונים בנושא של הטבק. תודה לך שהתרת לנו במערכת היחסים שהתפתחה בחצי השנה האחרונה, שהתחילה בחשדנות לאור זאת שאנחנו בוגרי טראומת 13 14 שיצרה לנו פה הרבה חשדנות. לאורך התהליך התרת לנו להעלות פה סוגיות שלא הסכמנו עליהן אבל העלינו אותן, ולא אנקוב בכולן פה, אבל אחת מהן היא הנוכחות של לוביסטים מטעם חברות הטבק. אני רוצה לומר לך: עד עכשיו אנחנו חלוקים בינינו. אין לי ספק שהנושא הזה

יהודה, אתה יכול לעשות בפרצוף מה שאתה רוצה. מכיוון שמדובר פה בהרבה מאוד כסף

יעשו הכול להוציא את יומם. היה חשוב לי שהתהליך לא ייפול בו רבב. אם המנקה הייתה מבקשת לדבר הייתי מאפשר לה. אתה יודע כמה בדלי סיגריות היא מנקה?

כדי לייצר את אותו מצב שבאמת אחד הנושאים שהתקיים בו דיון לפני ולפנים,

לרוחב ולעומק היה הדיון סביב העניין הזה. אף אחד לא יכול להגיד - - - אני מסכים. זה מלאכה

לא סתם ביקשתי את זכות הדיבור כדי להחמיא לך. מי שהיה רואה מה נעשה מאחורי הקלעים, מהחילוץ של החוק שטורפד בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה, ואם נעבור על כל התלאות אולי נחבר ביחד ספר להנחיות איך ומה, כי זה היה באמת מההתחלה ועד הסוף. אני חושב שאפילו אתה לא שיערת שזה יהיה עד כדי כך עם התעשייה.

אני מספיק הגון כדי להודות בכך. הצלחנו כולם ביחד. אין מילים להודות, זו הייתה פשוט מלאכה מטורפת.

כעת אנחנו רק בתודות. אם זה לא תודות ואתה רוצה לעסוק בדיון

אני בעלים של חברת אייסמוק פלוס. אני מדבר לא רק בשם עצמי, אני מדבר בשם 25 חברות שעוסקות בתחום האידוי בארץ. כן אנחנו תומכים בהצעת החוק באופן כללי ואנחנו מודים ליושב-ראש הנכבד, מר איתן כבל, ולחברי הכנסת שעשו פה עבודה קשה מאוד לאורך תקופה ארוכה כדי להילחם נגד העישון. אנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד. בכל זאת, אנחנו רוצים להעיר שתי הערות קטנות. לא אאפשר לך, אדוני. אני מתנצל. בכנסת הבאה תהיה בטוח שיהיה המשך לעניין הזה ותוכל להוציא שם את יומך. אני מבין אותך, ואני מתכוון לומר שתי נקודות. לא אזכיר את הנקודות אם לא אקבל אישור. לא אאפשר. אני מבקש.

הדיון הסתיים, יקירי.

אנחנו בדברי סיכום. במחילה, כך אומרים אצלנו בבית הכנסת. לא ידעתי שהגעתי לחתונה אבל אני שמח שזה רגע דרמטי מאוד. באמת העישון הוא תופעה - - - זה לא חתונה. זה לידה ומזל טוב. עברנו את החתונה כבר. זה לידה בחתונה. לידה שיוצאת בהצלחה. הייתי שותף ואני תומך לחלוטין בכל מאבק ציבורי וחוקי כדי להגביל את העישון, עד כדי איסור, אבל אנחנו יודעים שיש פה גם מערכה נגדית אז זה לא כל כך פשוט. אני חושב שזה משרת את האינטרסים של כמעט כל הגורמים שאני יכול לחשוב עליהם, ובראשם האינטרס הציבורי. כמה שפחות יעשנו אנשים ייטב. אין לי בעניין הזה ספק. אני שמח שהצלחת ממש בשאריות כוחך,

על קצה הזמן כפי שאתה אוהב להגיד: בדקה ה-94 בזמן פציעות לסגור את זה כדי שלא יפתחו את זה מחדש בכנסת הבאה או בהזדמנות אחרת. זה מאבק חשוב ממדרגה ראשונה ואני שמח מאוד. תודה. רק משפט, אל תיגע בשום דבר שבמחלוקת. רק להגיד תודה. אני עורך דין דן פרידמן, בשם חברת דובק. אני רוצה להודות לוועדה, ליושב-ראש כבל, לחברי הכנסת חנין, גליק ולאחרים על שאפשרו לנו להגיד את עמדתנו, גם אם היא לא התקבלה. באווירה שהייתה כאן, האווירה הלא פשוטה, זה לא דבר מובן מאליו. זאת הייתה בעיניי דמוקרטיה בהתגלמותה, כך שמאפשרים לכל אחד, גם אם לא מסכימים עם דעתו, לומר את דעתו ושוקלים אותה, ושמתי לב שהדברים אכן נשקלו בכובד ראש ולא נתנו לנו את זכות הדיבור רק כדי להגיד שנתנו לנו. שוב, גם אם עמדתנו לא תמיד התקבלה, אנחנו מודים לכם על שהתאפשר לנו הדבר.

אני ממשרד הבריאות. אני רוצה להודות, אדוני היושב-ראש, בראש ובראשונה לך על הובלה של הצעת חוק כבירה, שבאמת תוביל כאן מהפכה משמעותית מאוד בהגנה על בריאות הציבור, לחברי הכנסת, לוועדה וליועץ המשפטי של הוועדה. עשינו פה מהלך לא פשוט. האתגר שלנו עכשיו יהיה ביישום של החוק. אני מודה לכם. אולי רק משפט אחד למשרד הבריאות. אני רוצה לומר, לאורך כל הדרך לא פעם ולא פעמיים קיבלתם ביקורת, חלקה במקום, אבל חלק גדול ממנה לא היה במקום והושמצתם לצערי ברגעים מסוימים. מרגע שהחלטתם להצטרף לחוק הזה, הצטרפתם אליו במלוא המרץ, במלוא הכוח. על כן תודה רבה לכם. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה